בעניין הצעות חוק לפני קריאה שניה ושלישית. חבר הכנסת חזן, נא להפסיק עם הדבר הזה. אני פשוט מתרגש שזועבי וזחאלקה לא יהיו בכנסת הבאה. בוא נעבוד על זה שאנחנו נהיה בכנסת הבאה. בעזרת השם. הצעות החוק שאנחנו מדברים עליהן הן הצעות חוק התפזרות הכנסת. אחת מהן היא הצעת חוק ממשלתית, כל השאר הן הצעות חוק של חברות האופוזיציה. כמובן נצטרך לעשות מיזוג של הצעות החוק הללו ולאחר מכן גם הצבעה על המיזוג שלוש הצבעות. היועץ המשפטי יסביר בקצרה. השלב הראשון באישור הצעות החוק הוא למזג את הצעת החוק הממשלתית עם חמש הצעות חוק טרומיות שאושרו במליאה בקריאה הראשונה. לאחר מכן הוועדה תידרש לאשר את הנוסח לקריאה השניה והשלישית,

במידה שרוצים להביא את ההצעה הממוזגת לדיון והצבעה בקריאה השניה והשלישית במליאת הכנסת הערב, הוועדה תצטרך לאשר פטור מחובת הנחה. אבל ההצעות שעברו הן טרומיות, אז איך הן הופכות להיות ראשונות? ניתן למזג הצעת חוק ממשלתית עם הצעות חוק טרומיות. ואז זה משדרג אותן לראשונות.

כן. אז עכשיו הולכים להצבעה לשניה ושלישית?

בסביבות 23:00, אני משער. קצת סדר. אני מניח שיש קצת דוברים ואני רוצה לאפשר לכם, אז ברשותכם,

בסוף הדיון אסכם לפני ההצבעה בכמה מילים אישיות שארצה להגיד, גם לחבריי חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה,

אבל עכשיו נדבר על דברים אחרים שהיום עלו לשיח הציבורי בעניינים שדיברתי עליהם במהלך היום. היה הרבה סביב האירוע של פיזור הכנסת. לא סוד הוא שנאבקתי לדחות את פיזור הכנסת על מנת להספיק חקיקה חשובה לעם ישראל. לשמחתי הרבה, חלק גדול מן החקיקה שחשבתי שצריך לקדם תקודם בשבוע הבא במסגרת ועדת ההסכמות. אני רוצה להודות למרכז האופוזיציה, חבר הכנסת יואל חסון, על כך שהוא הגיע לשיח פתוח, ענייני, לטובת עם ישראל. כולי תקווה - - - ובלב חפץ. מה הקריטריון לקבלת ההצעות? איזה הצעות אישרו? הן צריכות להיות, יחסית, קונצנזוס. מה נחשב קונצנזוס? אוקיי, אז כל ההצעות שעניינן קונצנזוס יוכלו להגיע? כל ההצעות שהן קונצנזוס, להערכתי יוכלו להתקבל בוועדת ההסכמות. גם אם הן בטרומי או בראשונה? זה עוד לא הוחלט, יכול להיות שגם ראשונה.

יש לכם רשימה של הצעות החוק? עוד לא. היושב-ראש, למי צריך להגיש את הפנייה? אתה מהקואליציה, אז ליושב-ראש הקואליציה. כל סיעה ריכזה את זה אצל יושב-ראש הסיעה שלה. כל יושב-ראש סיעה ריכז את כל הפניות מכל הח"כים, והעברנו את זה.

והאופוזיציה תעביר למרכז האופוזיציה. גם הצעות בקריאה ראשונה אפשר? מה עם המסמכים? רגע. בכוונת מכוון אני לא רוצה לדבר עכשיו מה הן ההצעות שיש לגביהן סיכום כדי לא לעורר עכשיו את הסימפוזיון סביב העניין הזה. אבל יש הרבה מאוד הצעות - כמו ההצעות שדיברתי עליהן היום וגם הצעות שאתם,

דיברתם עליהן היום - שיעברו בכנסת הנוכחית במסגרת ועדת ההסכמות. את הדבר הזה אנחנו נעשה, כמובן, אחרי פיזור הכנסת. אני רוצה להודות באופן אישי למספר אנשים בהזדמנות זו באמת, לא אגדיר את זה אחרת - על הגיבוי וגם על ההבנה וההתחשבות ברצונות שלנו,

בראש ובראשונה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבימים האחרונים דיברתי אתו לא מעט. אני מודה לו באופן אישי על השיח הפתוח ועל ההבנה כשדיברתי אתו בנושאים הללו. אז קודם כול תודה אישית לראש הממשלה. תודה אישית ליושב-ראש הקואליציה, חברי ורעי, אחי חבר הכנסת דודי אמסלם, גם על ההבנה, ההתחשבות וההכלה של כל התהליך הזה, וליושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, שהיו לנו שיחות רבות בעניין הזה. ובהזדמנות זו, גם לחברי מרכז האופוזיציה, חבר הכנסת יואל חסון. הראית גדלות נפש והוכחת שעם ישראל לנגד עיניך ולא שום דבר אחר. זהו, אלו הן התודות מבחינתי. עכשיו סדר הדוברים, לאחר מכן נתכנס ונתקדם לכיוון הצבעה. יש הרבה דוברים. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. יש לי רק הצעה לסדר-היום, כדי שהציבור יידע מי באמת רוצה לפזר את הכנסת ומי לא לעשות הצבעה חשאית. אז הצעתך נרשמה, ונבחן אותה. אני צוחק. אנחנו רוצים לפזר אותה אתמול. אתם עשיתם מהכנסת לשכת עבודה, 13 כיסאות 40 חברי כנסת עברו עליהם. אני לא צודק? חבר הכנסת אחמד טיבי, תגובתך לפרישתם של חברי הכנסת זחאלקה, זועבי וגנאים. תגיד, אתה רוצה להעביר את הזמן של הוועדה? מה אתה שואל אותו שאלות? אני מחכה לפרישה של ראש הממשלה. היושב-ראש, אני יכול להגיב. הזמנתי קונפטי. אז תודה לחבר הכנסת טיבי. חגיגות סוף השנה הגיעו מוקדם מהרגיל. חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אני רוצה לדעת, אדוני, לאור מה שאמרת בתחילה, האם ימי הכנסת יוארכו או רק שני ושלישי?

האם יהיו עוד ימי חקיקה? והדבר השני: מה זה קונצנזוס? אם, כסיעה, יש לנו חוקים שאנחנו חושבים שהם חשובים - - - אך ורק בהסכמת קואליציה ואופוזיציה. זה אומר שאם לא שכנעת את יואל חסון ואת האופוזיציה אין לך חוק. את כל האופוזיציה או רק את יואל? יואל מרכז את האופוזיציה, אז מן הסתם צריך לשכנע אתו. תודה. לא ענית לי על השאלה השניה: האם מעבר לשני ושלישי יהיו דיונים? בכוונתי לשבת על הנושא הזה עם יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין. הרי זה צריך להיות מוכרע פה, בוועדת הכנסת, ובכוונתי לשבת אתו ולנסות לאפשר כמה שיותר ימי חקיקה על מנת להשלים כמה שיותר עבודה למען עם ישראל. אפרופו השאלה, בבוקר עלה כאן נושא המתמחים, ואתה הסכמת ותמכת שתהיה טרומית.

להערכתי, זה יהיה בשבוע הבא. יואל חסון כבר אמר לי שעמדתו היא בעד.

אז אפשר להגיד את זה באופן רשמי? עד שלא דנים - - - עד שזה לא נגמר זה לא נגמר.

עוד לא היתה ועדת הסכמות. זה יהיה רק אחרי פיזור הכנסת. אבל אני חוזר ואומר: כל החוקים שציינתי בימים האחרונים - - - זה נמצא בתוך הפול? אני מעריך שכן. אבל אני חוזר ואומר - - - אם דודי לא מביא את זה, יואל יביא את זה לוועדת ההסכמות. אני רוצה לומר שוב: דודי בעד המתמחים, הוא רוצה לקדם את החוק הזה, וכולנו רוצים. אני לא רוצה אפילו להגיד שיש עוד אנשים, בכירים מדודי, שרוצים לקדם את החוק הזה. ברמת ראש הממשלה? אני לא רוצה להגיד. ראש הממשלה מעורב בחוק המתמחים? ראש הממשלה, תתפלאו או לא, מעורב בכול. ראש הממשלה הוא זה שמחליט בסוף. אנחנו תמיד מכבדים - - - אני מודה שזרקתי את הדבר הזה לראש הממשלה כשהוא יצא. כן, ראש הממשלה מעורב. אנחנו תמיד מכבדים את עמדת ראש הממשלה, אבל אם אנחנו, חברי הכנסת, לא נביא לראש הממשלה את העמדות שלנו, את הדעות שלנו ואת הרעיונות שלנו לא יהיה לו חומר גלם לעבוד אתו. ככה זה עובד בדמוקרטיה. אז אנחנו מביאים בפניו ולפתחו אין-ספור נושאים חשובים, בסוף הוא יחליט. מבחינתנו, הוא ראש התנועה לפחות ככה אני מסתכל על זה, בליכוד והוא ראש הממשלה. אם אתם שואלים אותי, כל החוקים שדיברתי עליהם היום לא שמעתי לגבי אף חוק התנגדות של ראש הממשלה. אף חוק. דרך אגב, ברובם ככולם תמיכה. אבל בואו נראה בהמשך. חבר הכנסת טיבי, תודה רבה.

הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, היות שאני לא מבין מה זה הסכמות, אני לא מבין מה זה קונצנזוס ואני לא יודע מי זה ועדת ההסכמות, אני רוצה לסייג את כל דבריך בתנאי שאנחנו נהיה בוועדת ההסכמות ונוכל להביא גם חוקים שלנו לראות האם באמת מדובר בקונצנזוס. אחרת אני לא מסכים לשום דבר שוועדת ההסכמות מסכימה.

דבר שני, שמעתי הרבה הספדים על כל חברי הכנסת המסכנים שלא יצליחו לבוא בפעם הבאה - - - אתה סגור עם אגודה או עם דגל? אני מייצג את יהדות התורה. הרבה אנשים אמרו שיש פריימריס וצריכים לסבול, ואתם עושים חיים, אין לכם פריימריס. אני רוצה לומר לכם שיש לנו פריימריס 365 ימים בשנה. אתם תעבדו קשה חודשיים, ובארבע שנים תלכו לבר מצוות, לבריתות, אבל לא תמצאו אותם כל בוקר. אנחנו צריכים למצוא כל בוקר וכל ערב את האנשים ויש לנו עבודה ארבע שנים.

אתה רומז שאנחנו, חברי הכנסת של הפריימריס, לא עבדנו קשה ארבע שנים?

אני אומר שמבחינת המחויבות, הפריימריס שלכם נמשכים חודשיים, הפריימריס שלנו נמשכים ארבע שנים. הרב אייכלר, מה עם חתונות? אתה יודע איזה מצווה זה לשמח חתן וכלה? ומה עם ביקורי חולים? אספר לך משהו. אני לא רוצה להתחיל לחשוף את הקמפיין של הליכוד כבר עכשיו, אבל רשימת ההישגים שיש לליכוד עולה על ההישגים של יהדות התורה פי כמה וכמה. והנה, הלכה ועדת ההסכמות. לא יהיו הסכמות.

בהחלט, כי אתם 30 מנדטים, וגם ראש ממשלה ושרים. בסדר, אז אל תזלזל בעשייה שלנו. ואנחנו, בסך הכול יש לנו סגן שר אחד. עובדים כמו חמורים בשביל עם ישראל.

אם הבנת שזלזלתי - - - ככה זה נשמע,

אני רק רציתי לנחם אתכם, שלא תבכו על העניין של הפריימריס. אנחנו לא בוכים. הדבר האחרון שאני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שאני חשבתי שאין שום צורך לפזר את הכנסת. אני יודע שזה לא קונצנזוס להגיד את זה עכשיו. אפשר היה להמשיך את הכנסת עד תומה. אז אתה מצטרף לדעתי. ולדעת רבים וטובים. אני מסכים בעיקרון, לצורך החשיבה בלבד, לרעיון אמר אחמד: בוא נשים קלפי בכנסת, כמו שבוחרים חברי ועדת - - - חשאי.

שפיזור הכנסת יהיה בקלפי סגור, ונראה כמה אנשים יצביעו בעד וכמה יצביעו נגד.

תודה רבה, חבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת אורן חזן.

אני רוצה להירשם להסתייגות דיבור במליאה. לא לא לא. אייכלר, לגבי בקשתך להסתייגות דיבור - קח בחשבון שבקשתך תפתח צוהר גדול לבקשות של כולם.

אם כולם יסירו גם אני אסיר. אתה הראשון שביקשת.

אז כרגע תשהה את בקשתך עד שתהיה בקשה אחרת. צר לי לאכזב אתכם, גם אם כולם יסירו אני רוצה לדבר. גם סיעת מרצ מבקשת זכות דיבור. אמרת עוד פעם ליצן? רגע, הוא לא הורחק מהמליאה?

יהודה, תגיד, לא חבל לך על החודש הזה שתרוץ בפריימריס? לא עדיף שתשב עם הילדים בבית?

הנציג שלנו לא יהיה רק חזן. יש עוד שירצו לדבר. אז גם אנחנו נרצה. לא מוותר. אני נרשם לרשות דיבור. גם כל סיעת

תציע דובר אחד מכל סיעה, אדוני היושב-ראש. לא לא לא, את חושבת שמהליכוד יהיה רק אורן חזן?

לא, אז שהליכוד יביא מישהו אחר. רגע, אבל אתה מורחק, לא, אורן חזן?

הוא לא יכול לנאום. היום הוא היה החתן של המליאה, איך הוא מורחק מהמליאה? אדוני היושב-ראש, אני רוצה להוסיף משהו. אם יהיה רק אחד שמדבר גם אני מסיר. מרצ בבקשות דיבור, בבקשה. גם אנחנו רוצים בקשות דיבור.

כולם בקשות דיבור. רגע, אתם לא רוצים לפזר את הכנסת? תגידו שאתם לא רוצים לפזר.

ממשיך בינתיים.

אני מבקש רשות דיבור במליאה,

אחרי זה שלא רשמתי.

אני מבקש רשות דיבור במליאה. אבל ראש הממשלה אומר לך שלא. תשתוק, נו. הוא יכול להרים לי טלפון. אם ירים לך טלפון, תוריד? חבר הכנסת חזן, אתה מעוניין לדבר? אתה רואה איך אתה מזלזל בה? בחיאת, מזכיר הממשלה מבקש. יאללה, תזרום. אורן, מה אתה מתעקש? אף אחד לא מדבר, וזהו.

מה אתם מתעקשים? אתם כל כך לא רוצים - - - מה זו הילדותיות הזאת? חסרה לך במה? מה יפריע לכם שאדבר חמש דקות, שאני אגיד את האמת. די. מה זה השטויות האלה?

אני רוצה רק להבין דבר אחד - - - מה זה ההצגה הזאת? מה זה המשחק הזה? תראה מה אתה גורר. חבר הכנסת חזן, אתה רוצה לדבר בזכות הדיבור שלך עכשיו?

שקט, לא להפריע. ראשית, אני מבקש, כמו שאמרתי - - - לא במליאה, רק עכשיו. אתה רוצה את המילה האחרונה? המילה האחרונה בפיזור של הכנסת ה-20. חבר הכנסת חזן, עלתה פה סוגיה ביני לבין מרכז האופוזיציה, שתהינו לגביה. מה שיש לך על הראש זו תוספת שיער? לא. זו סוגיה באמת חשובה. - - - זו הדוגמה שאתם נותנים לעם ישראל, מדברים על הבלורית של חזן? זה לא רציני. מרכז האופוזיציה ויו"ר הוועדה, הסירו דאגה מליבכם. אח שלי שאל אותי אם זה חתול על הראש, זה לא חתול, לא חמוס וגם לא תוספת שיער. מאוד רציתי לטוס לטורקיה לעשות השתלה. לצערי, קצין הכנסת לא מאפשר לי לטוס לטורקיה.

אני לא מאמינה - - - אורן, במרוקאית אומרים: א-זאזי בתמות ועיונהא בתקרקס. עכשיו לגופו של עניין. סיימת, זהו. לא, אתה שאלת שאלה. בכוונה, כדי שלא תדבר דברים אחרים. חבר הכנסת פריג', כן. עיסאווי, שתדע לך, אני בדקתי גם אצלך אפשר לעשות השתלת שיער. אני יכול להחזיר אותך 20 שנה אחורה.

במרוקנית אומרים א-זאזי בתמות ועיונהא בתקרקס.

התרנגולת מתה ועיניה מתגלגלות. עכשיו הוא רוצה גם להרוג אותי? תגיד לי, אין גבול? די, חברים. יש לנו גם חיים. ביקשת לדבר תדבר כבר. מספיק. זה גם מבזה. השיח הזה, יואל, מבזה את הכנסת. זהו, האתנחתא הקומית הסתיימה. חבר הכנסת פריג',

אני רוצה לחזור ולחזק את מה ששמעתי, ואני שמח שראש הממשלה מעורב בקידום חוק המתמחים. זה חוק חשוב. החבר'ה קיבלו ציפייה גבוהה שהתחילה מהקואליציה, וצריכים לעמוד מאחורי זה. אני פונה לשניכם בוועדת ההסכמות - - - זה לא אני. זה דודי אמסלם והוא יואל חסון. אני לא קובע בוועדת ההסכמות.

אנחנו צריכים לעשות כל מה שנוכל בכדי שהצעת החוק הזו תהיה במסגרת חוק ההסכמות. זה נושא חשוב שיקודם.

חבר הכנסת אילטוב, דקה. דקה, נחזור אליך. לקחת לי את זכות הדיבור.

אני יכול לקחת לך? חבר הכנסת אילטוב. שקט בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני מבקש שוועדת ההסכמות אין לי בעיה שתשבו יחד שניים - נציג הקואליציה ונציג האופוזיציה - אבל אני מבקש שכל רשימת החוקים תעבור בין כל סיעות הבית כדי שתהיה הסכמה. ברור, בהחלט. זו הכוונה. לא היה בכלל ספק. לגבי החוקים, בבקשה.

בשתי מילים.

לוודא שאני רשום לזכות דיבור.

הדבר הנוסף, לגבי הסיפור של ההסכמות,

אמרת יפה היום - באמת ממש התרגשתי לשמוע אותך - - - ממה התרגשת? אמרת, וזה יפה מאוד לשמוע, שבאמת יותר חשוב למען עם ישראל להעביר חלק מהדברים מאשר - - - כן, אתה דואג לעם ישראל מהבוקר עד הערב. לא, כי אתם מה זה דואגים? לא, באמת. על זה נאמר: נשמה. יאיר לפיד, רגע דואג, רגע לא דואג. הוא לא סגור על עצמו. אלוף העולם בים יבשה. אני מסיים את המשפט ואומר: אני מבקש - - - אורן, קיבלת את דקת ההצגה שלך. די, מה אני צריכה לשבת פה כדי - - - פנינה, כבר אמרתי לך: אעשה לך הנחה בכתיבת נאומים. אתה תעשה לי הנחה? אני אעשה לך הנחה ואכתוב לך נאום. הבעיה זאת הרמה.

בושה וחרפה שצריך לשבת ולהקשיב לו. אז בואו תפסיקו - - - אז יאללה, תעשה פה סדר. הוא מסיים, מה את רוצה?

אני אומר עוד פעם: צריכה להיות לזה משמעות אמיתית, לא בכאילו. זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש דברים שתקועים בוועדות שקשורים לעניינים קשי יום, שאם הם ייתקעו חודשים רבים - - - תודה, ברור.

זמנך עבר, אדוני. לא, רק התחלתי, נשמה. חבר הכנסת גליק. שקט. חבר הכנסת גליק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני גם מצטער על כך שהכנסת מתפזרת לפני זמנה.

אי-אפשר, נו באמת. אפשר קצת שקט פה? די. חבר הכנסת גליק, בבקשה. אני רוצה לומר - - - ששש, אורן. גליק מדבר, חבר הכנסת מהסיעה שלך. אני שותף לאלה שמצטערים שהכנסת מתפזרת. נדמה לי שהיתה פה כנסת מדהימה,

שקידמה הרבה מאוד דברים חשובים, ממשלה מדהימה, וחבל שאנחנו הולכים. אני רוצה לומר שלצערי, הכנסת הזאת, היו בה אנשים שביזו אותה והשפילו אותה, וההשפלה שלה היתה השפלה של המבנה עצמו, של הבניין עצמו, של הכנסת עצמה. אני רוצה לקוות שבכנסת הבאה ייבחרו חברי כנסת שלא מבזים את המקום הזה בשיח שלהם, אלא יודעים לכבד. הנה, זחאלקה וזועבי כבר ירדו מהרשימה.

מהמבזים כבר לא יהיו, עכשיו נשאר - - - למשל, אלה שנכנסים לתוך דברי חבריהם זה נקרא גם כן לבזות.

חבר הכנסת חזן, די. הנקודה האחרונה, עולים לדבר כרגע על כל מיני הסכמות. אדוני היושב-ראש, יש חוק אחד שמשמעותו חיי אדם, שמשמעותו אולי - - - חבר הכנסת חזן, תמתין פה כדי שתודיע שאתה מוותר על הסתייגות הדיבור, כדי שכולם יוותרו. תמתין, כי אני לא רוצה עכשיו לקחת את האנשים אל תוך הלילה. אין לזה שום משמעות. אדוני, אני פונה לחברי ועדת ההסכמות. יש חוק אחד פה, שעבר בוועדת הכלכלה בקריאה שניה ושלישית, שמשמעותו חיי אדם, אולי החוק החשוב ביותר שכנסת ישראל במושב הנוכחי קידמה אותו. יש שמועות, שמשום מה, הוא ירד בהסכמות.

כאן ועכשיו: זה החוק הכי חשוב שהכנסת הזאת העבירה. החוק הכי חשוב, חוק שמשמעותו הצלת חיי אדם. לא יכול להיות שאתם תעשו פה הסכמות פוליטיות ותפקירו חיי אדם למען כל מיני עשירים, כל מיני בעלי תעשיית הטבק למיניהם. אתמול ביקשת שנוריד את הנושא של נושא חדש הורדנו אותו. אני מצפה ממך שגם תעמוד אתנו בהתחייבות שהחוק הזה יעבור. לא יעלה על הדעת שהחוק הזה, שהוא כל כך משמעותי והוא כל כך חשוב, ייפול בגלל איזשהן טובות של איזשהם בעלי ממון. ידוע לך משהו ספציפי?

כל הזמן מגיעות אליי שמועות

בהתחלה אמרו שאין שום רשימה, אני נכנס פה לחדר ופתאום מודיעים שיש רשימה.

שהרשימה קיימת ויורד, אחרי זה שלחו אותי ליועץ המשפטי של הכנסת כל מיני סיפורים. אני אומר לך שאם החוק הזה יורד זה ביזיון, בושה וחרפה לכנסת. משמעותו שהכנסת מצפצפת על אזרחי ישראל. זה חוק שעבר פה אחד לאורך כל הדרך, זה חוק שהורדנו ממנו, הקשבנו לכל הצדדים, נתנו פה פתחון פה לכל מי שרק רצה, ואם החוק יורד זה יהיה ביזיון ובכייה לדורות. מה ראש הממשלה רוצה, ידוע לך? תודה רבה, חבר הכנסת גליק. דבריך נאמרו מן הלב, וברור שיש להם משמעות.

כמובן, מסתכלים על החקיקה הזו ברצינות ונבחן אותה לקראת ועדת ההסכמות. אני מבקש לשאול אם יש עוד דוברים לפני שאני נותן מילות סיום למרכז האופוזיציה יואל חסון,

בבקשה, חבר הכנסת חסון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני קודם כול אומר בצורה ברורה: אנחנו לא מעוניינים להגיש הסתייגויות דיבור. אני מבקש מכולם לוותר על הסתייגויות הדיבור. אם יוותרו, אז כמובן שגם אנחנו נוותר. אין לנו עניין בהסתייגויות דיבור. אני מציע שכל סיעה תטפל בחברי הכנסת שלה, לוודא שלא יהיו הסתייגויות דיבור. זה בעניין הזה. איך תבטיח לנו שלא יהיו הסתייגויות דיבור? אנחנו נכריע בזה עכשיו. איך תבטיחו לנו?

אני רוצה לשמוע הצהרה רשמית. אני רוצה להסביר לך שלפני ההצבעה על החוקים הללו, אם אין הגשה בכתב או אמירה בעל פה אז לא יהיו. השאלה אם זה יקרה או לא, ותיכף נדע.

רוצה להגיד משהו על ועדת ההסכמות. ועדת ההסכמות תאמינו לי, ושוחחתי היום גם עם דודי אמסלם על זה זה לא תענוג, לא לי ולא ליושב-ראש הקואליציה. זו באמת אחריות של חיל ורעדה. עשיתי את הדבר הזה גם לפני תשע שנים, רק בתפקיד הפוך, כשגדעון סער היה מרכז האופוזיציה ואני הייתי יו"ר הקואליציה. הייתי בסיטואציה הזאת, ואני יודע מה המשמעות, על הגב שלך לקבל החלטות על עבודה קשה מאוד של חברי כנסת, על חקיקות מצילות חיים. אני מבין את כובד האחריות כאן. זה לא פשוט, נצטרך לקבל החלטות בצורה אחראית, עד כמה שניתן, ולעשות עד כמה שאפשר שחוקים שמיטיבים - - אבל להוריד חוק שמציל חיים זה לא נקרא אחריות. - - ועם כמה שפחות מחלוקת יעברו, יחוקקו ונסיים את העבודה החשובה שעשו כאן חברי כנסת. הלחצים הם אין-סופיים, הם אין-סופיים מכל כיוון. אבל אני אומר לכם, ואני מאמין שנדע לקבל את ההחלטות הנכונות, תוך קשב של כל אחד עם הצד שלו שלי עם סיעות האופוזיציה, של יו"ר הקואליציה עם סיעות הקואליציה.

פחות או יותר, את העמדות באופוזיציה לגבי רוב החוקים, אני מאמין שאמסלם יודע לגבי החוקים שלו. אנחנו נקבל את ההחלטות - - - יואל, אתם ממהרים הביתה. מטוב לבי אליכם, חברי הכנסת, לכבודו של ראש הממשלה ולבקשתה של רבקה - - - הוא דיבר אתך? תגיד לי, מה אני ילד? אני צריך שידבר אתי? אנחנו חברים. גם אתה חבר שלי. הוא דיבר אתך? לא, זה רבקה - - - כמו שאמרתי, חלקכם חבריי, חלקכם - לא נזכיר שוב. בהנחה שכולם מסירים, גם אני מסיר את רשות הדיבור. אייכלר, גם אתה מסיר? אני כבר הודעתי שאם כולם מסירים, אני מסיר. אם כולם מסירים, גם יש עתיד מסירים.

אני מבקש להתייחס עניינית לדברים שאני הולך להגיד. אני מבקש שכולם יצטרפו להסתייגות אחת בלבד, שלי ושל כולכם, שההצעה תעבור

להעברת חוק המתמחים. זה לא מכבד את חוק הפיזור.

לא מעניין אותי פיזור לא פיזור. כנסת שלא מעבירה את החוק הזה היא כנסת לא מכבדת. חבר הכנסת טיבי - - - יש עוד דברים חשובים. יש מס בגליל זה חשוב, גם בתי החולים זה חשוב, גם טיפולי השיניים - - - לא העליתי את זה, לצערי הרב. חבר הכנסת טיבי, החוק סוכם עם כל הנוגעים בדבר. אני לא רואה - - - למה, העישון לא חשוב? החוק הזה סוכם עם כל הנוגעים בדבר, הוא יבוא לוועדת ההסכמות. אני לא רואה סיבה שבסוף החוק לא יעבור, אבל כרגע, להגיש הסתייגויות בתוך חוק פיזור הכנסת זה לא מספיק סביר. אז אני אומר לך, חבר הכנסת טיבי: התחלת את המאבק הזה היום. אנחנו גם היינו בתוך המאבק הזה כמה ימים, אתה גם נאבק בו. אנחנו בעניין, כולנו, יש פה אחד סביב הסיפור הזה. לא צריך לשים את זה בתוך האירוע הזה, אבל כן, נושא המתמחים יבוא לכדי פתרון בכנסת הנוכחית. אי אפשר לעשות סחיטה. אתה אומר את זה? בואו נמשיך. אדוני היושב-ראש - - - חבר הכנסת חסון לא סיים, אבל את תגידי כמה מילים ואז אני אתן לחסון לסיים, וגם בן צור.

עצוב לי שהקרקס הזה שפתחת בסופו של דבר, כל אחד מדבר פה גבוהה-גבוהה, טובת הציבור - - - מה יש לך ממני? קרקס שפתחת, לא פתחת די כבר.

כי אנחנו יושבים פה חצי שעה - - - את עוד פעם מתחילה עכשיו עם דף המסרים של יאיר לפיד?

אני לא אשמע אותך. אני לא אשמע אותך. אבל כך או כך, אם כל סיעות הבית יסירו - גם אנחנו נסיר. מצוין. תודה, מעריך את זה מאוד. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. דברי טעם עמוקים. די, אורן.

עצוב לי שאתה הפנים של הליכוד.

עצוב לי שאתה הפנים של הליכוד. הסמל של הליכוד. יואב בן צור. אורן, אתה מפריע לשיחה פה. נו, תן לגמור. תתבייש לך. אתה תלמד אותי לנאום? את עולת מחמד. עולת מחמד, מנצלים אותך. מחמד, נלמד אותך מה זה מחמד. עצוב לי, שהציבור הישראלי יידע עם מה יש לו עסק. כאלה אנשים אתם מכניסים לשורותיכם, ביזיון. חבר הכנסת בן צור, בבקשה.

אתה תלמד אותי לנאום. יא מתנשא, יא חצוף.

יא חצוף אחד, זה מה שאתה.

לא מתרגשת ממנו, לא. אתה, מישהו צריך להעמיד אותו במקום. זה בושה איך שהוא מבזה את הבית הזה.

או שתשב - - - אתה מבזה את הציבור הישראלי. תוציא אותו, מה אתם מחזיקים בן אדם כזה? בושה וחרפה. חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, וגם יואל, תשמע מה שאני רוצה לומר. גם כשאתם ביניכם קבעתם חוקים כאלה ואחרים, מה שאני רוצה לבקש, עם כל הכבוד, יושבים יושבי-ראש הסיעות - - - רגע רגע, הוא אמר לי עולת מחמד? סליחה, אמרת לי עולת מחמד, חזן? עולת מחמד? יא עלוב נפש.

טוב, אף יוצא אתיופיה הוא לא עולה מחמד שלך. לא לצעוק. אני אישה גאה, אני אישה שחורה גאה. ולא לעשות סנסציות, ולא לחפש כותרות. תסתכל עלי, אני ישראלית גאה.

יא חתיכת מנוול. המדינה הזאת היא המדינה שלי לא פחות משלך. אתה ביזיון, אתה הפנים המכוערות של החברה הישראלית. - - - חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. - - - חברת הכנסת תמנו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אתה רגיל שלא עונים לך. חברת הכנסת תמנו, אני קורא אותך לסדר פעם שניה. חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר פעם שניה. אני לא נעלבת מפגועים כמוך, לא נעלבת ממך, אבל צריך להעמיד אותך במקום. חברת הכנסת תמנו, אני לא רוצה להוציא אותך. אתה מבזה את החברה הישראלית. בבקשה להפסיק.

ואם אני עולת מחמד, אני קוראת ליוצאי אתיופיה לא להצביע לליכוד.

אני נאלץ לקרוא לך בפעם השלישית.

קול אחד אתה לא תקבל מיוצאי אתיופיה. וואו. בושה וחרפה. נא לצאת מהאולם. ואם כבר עולה מחמד, ראיתי איך אתם מתייחסים לעולה שלכם. חצוף, גועל נפש.

אני נשארת פה. אני נשארת, גאה. אתה לא יכול לתת לה להשתלח בי כך. קראתי לו

חברת הכנסת מרק, אני קורא אותך לסדר פעם שניה. זה הכול,

חבר הכנסת בן צור, תשלים את דבריך. אל תתנצל בשמו, אני אדאג - - - שקט. חבר הכנסת בן צור - - - איבדתם גם את הקולות הבודדים שהצביעו לכם.

אמרתי לך, עוד לא התחלתי. חברת הכנסת תמנו, את אחרי קריאה שלישית. מה שאני רוצה לבקש - - - היושב-ראש - - - תסתכל עלי שחורה וגאה. אנשים כמוך - - - חברת הכנסת פנינה תמנו, די כבר. די. אני רוצה לסיים את הדיון. אתה נתת לפארסה הזאת להתקיים. אני נתתי לפארסה הזאת? אתה נותן לו לעשות פה קרקס. אבל את עושה פה צעקות כמו אני לא יודע מה.

איפה ראש הממשלה שלכם? בושה וחרפה. הוא לקבל את ההצגה שלו. קראת אותה לסדר, אני לא מבין, שלוש פעמים. חברת הכנסת תמנו, אני אוציא אותך, לא תהיה לי ברירה.

כן, חבר הכנסת בן צור.

אני רוצה לומר שלאחר שאתה ודודי אמסלם תשבו ותחליטו על חוקים,

אתם לא תוכלו לעשות מה שאתם חושבים.

כך עושים פה עשרות שנים.

אני לא עובד אצלך ואני לא צריך לתת דיווחים - - - לא, עצור עצור,

אסור לנו להתנגד להסכמות של ועדת ההסכמות? מותר לך להתנגד, אבל במליאה. אסור לי להתנגד להעלות את זה לסדר-היום? אני חייב לקבל את זה שהם יביאו לפה חוקים בלי לשאול אותנו? בוא נשמע את היועץ המשפטי.

להתנגד במליאה ולהצביע איך שאתה בוחר. זה ברור. אני שואל אם יש לנו אפשרות להגיד: היות שהכנסת התפזרה, אנחנו לא מסכימים שיעלו את זה לסדר-היום. לא, אתה לא יכול. יושב-ראש הכנסת קובע את סדר-היום.

ועדת ההסכמות זה לא דבר חדש. אז אנחנו מבקשים- - - שקט, אני רוצה לשמוע את התשובה. חבל, יש דברים טובים למען עם ישראל. בגלל שאתם עכשיו קבעתם ועדת סל תקבעו את הכול?

למה, אתה לא - - - ?

אף פעם לא היה דבר כזה. גם אתה יכול להביא חוקים.

יצביעו גם על חוקים שלך.

לא העברנו, למרות שהתפזרה הכנסת, חוק של ישראל ביתנו למניעת קיצור מאסר למחבלים? קצת הדדיות, חבר הכנסת אילטוב.

אבל אני לא העברתי אתמול חוק של קיצור מאסר למחבלים, של פורר? מה זה קשור עכשיו?

הכנסת כבר התפזרה, טכנית. לוועדת ההסכמות יש פורמט מסוים, זה לא עובד ועדת שניים.

יש לנו מעמד בעניין הזה או אין לנו? התשובה היא לא. יושב-ראש הכנסת קובע את סדר-היום. תנו ליועץ המשפטי להגיד משהו. אפשר שקט? מנגנון ההסכמות הוא לא מנגנון חדש שהומצא עכשיו, לקראת פיזור הכנסת ה-20. זה מנגנון שהיה קיים גם בכנסות קודמות לקראת פיזור הכנסת.

כסיעה, יכולים להתנגד להתנגד במליאה וכו'. אבל זה לא מנגנון חדש ואנחנו לא יכולים להגיד שהוא לא אפשרי. אבל אני רוצה לדעת מי סמכותו להעלות חוקים. יושב-ראש הכנסת.

האם ועדת ההסכמות או יושב-ראש הכנסת?

אני מציע ליושבי-ראש סיעות לפנות - - - בסופו של דבר זה יושב-ראש הכנסת,

זה כפוף להחלטות של ועדת ההסכמות. אז שמעתי ברור יושב-ראש הכנסת מוסמך להעלות מתי שהוא רוצה, מה שהוא רוצה. מי שקובע את סדר-יומה של הכנסת זה יושב-ראש הכנסת. כמובן שהוא עושה את זה בכפוף להסכמות. העניין הזה הובהר. מי שיקבע את סדר-היום של הכנסת זה יושב-ראש הכנסת. ועדת ההסכמות, בסופו של דבר, תתכנס וחברי הקואליציה והאופוזיציה יביעו את עמדתם. מעולם לא היתה קומבינה בוועדת ההסכמות.

הכול תואם עם כל סיעות הבית, ולא שניים ישבו ויקבעו מה יהיה ואיך זה יהיה. אתה חבר כנסת ותיק ואתה יודע שזה קיים שנים. זאת ועדת הסכמות,

מה, זו פעם ראשונה שלך? גם לא שלך.

חבר הכנסת חסון, אתה רוצה להשלים את דבריך לפני שנעבור להצבעה?

מאחר שכולם ויתרו על הסתייגויות דיבור - - - אני אומר לך שכל יושבי-ראש הסיעות יפנו ליושב-ראש הכנסת. אני חושב שזאת פעם ראשונה שוועדת הסכמות זה לא כלל יושבי-ראש הסיעות. זה גם מה שדובר אצל יושב-ראש הכנסת. פתאום מנסים לגנוב. תגיד, אתה פנית אליי והיתה בעיה? אין לי מה לפנות אליך, הבנתי אותך.

הבנתי אותך, אין לי מה לפנות אליך. חוצפן. אתה יכול גם להקליט אותי עוד פעם. אתה לא תתאם אתנו, אתה תתאם כמו גדול. חוצפה, פשוט חוצפה. מי אמר שלא נתאם? אז יופי, זה רציתי לשמוע. היית יכול לבקש את זה בהתחלה. הוא לא אמר שהוא כן יתאם. תגיד לו שיגיד שהוא כן יתאם. חבר הכנסת טיבי, האם אתה מסיר את ההסתייגויות? זהו, נגמרה לי הסבלנות. די כבר. - - - דבר עם יושב-ראש הקואליציה. חבר הכנסת טיבי, האם אתה מסיר את ההסתייגויות? אני רוצה לשמוע את מה שאמרתם. אתם מתחייבים שביום שני תסכימו בוועדת ההסכמות להעביר את זה להצבעה? אני לא יכול לעשות את זה בלי יושב-ראש הקואליציה. אני לא מחליט, וגם מזכיר הממשלה לא יכול להחליט.

אמרנו שכולנו ביחד נפעל לטובת העניין הזה, בתיאום עם כל סיעות הבית, כי יש קונצנזוס סביב העניין הזה. לכן אני חוזר ואומר, כפי שאני רואה את התמונה היום ויש לי איזושהי הבנה פוליטית בסיסית שהדבר הזה כן יעבור, לדעתי.

אתה מסיר? תודה. הצבעה על מיזוג ההצעה הממשלתית לחמש ההצעות הטרומיות שמפורטות בסדר-היום. מי בעד המיזוג? מי נגד? הצבעה בעד,

ההחלטה התקבלה. אנחנו עוברים לדיון לגבי הנוסח של הצעת החוק הממוזגת. אני רק אומר בקצרה: הנוסח אומר שהכנסת ה-20 תתפזר והבחירות יתקיימו ב-9 באפריל 2019. מה עם תאריך עברי,

מופיע גם התאריך העברי - ד' בניסן. תקרא בבקשה את נוסח החוק. "1. הכנסת ה-20 תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה. 2. הבחירות לכנסת ה-21 יתקיימו ביום ד' בניסן,

9 באפריל 2019". מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין הצעת החוק נתקבלה.

אחרונה: פטור מחובת הנחה לפני קריאה שניה ושלישית. אנחנו צריכים לתת פטור כדי שזה יוכל לעלות כבר עכשיו למליאה. מי בעד הפטור?

ההחלטה התקבלה. לסיכום אני אומר כך: תודה רבה לכל חברי הכנסת מהבית הזה, מימין משמאל ומהמרכז, שעבדו קשה מאוד למען עם ישראל בארבע השנים האחרונות. זו כנסת שעשתה הישגים רבים, ואין לי ספק, שבעזרת השם, נעשה עוד הישגים רבים לעם ישראל. תודה רבה, הישיבה ננעלה. הישיבה ננעלה בשעה 19:55.